בוקר טוב לכולם,

היום כ"א באדר א' התשפ"ב, 22 בפברואר 2022. על סדר היום: ישיבת מעקב לחוק ההתחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025, התשפ"א-2021 - סעיף 9 לחוק (תשלום חודשי קבוע לבתי

אחריות מלאה ולאור דיונים שנעשו כאן בעבר, ביקשנו לכאן את פרופסור נחמן אש,

בטח עכשיו

פרוייקטור הקורונה. תודה רבה, אנחנו רואים בכך חשיבות מאוד

דוד או דודה מקורונה והתחילו סיפורים,

לא היו לו מחלות רקע,

אני חי עם זה בסדר גמור. אי אפשר להבין את הדבר הזה, זה פחד פחדים. אני לא אגיד לך

חבר'ה, אנחנו מדברים פה על חיי אדם, זה דבר מפחיד. לסיום אני אקרא פוסט שאני מוכרח לציין,

העיתונאית סיוון רהב מאיר כתבה פוסט: הלילה נחצה

כל משפחה זה עולם ומלואו.

אני אחכה קצת. אוקי. פרופסור נחמן אש, בבקשה.

אני רוצה להודות לך על הובלת הוועדה הזאת

אפשר לראות שבגל הזה הגענו לשיא של עומס בהשוואה לגלים הקודמים. גל הדלתא היה בערך מחצית העומס מאשר גל האומיקרון. זו תוצאה של הרבה מאוד חולים קשים, הגענו לשיא של חולים קשים, עברנו את השיא של 1,200 שהיה בגל האלפא,

לעומסים האלה יש מחירים נוספים, ראינו מראות לא פשוטים של אמבולנסים שממתינים בכניסה לחדרי המיון,

לצערי זה קורה בחורף גם ללא מגפה, אבל זה לא צריך להיות.

אני רוצה לתת דוגמה שאנחנו עוסקים בה בימים אלה, הצורך להרחיב את שירותי בריאות הנפש לבני

הוצאת המיטות כדי לשפות על חסר אחר, זה לא יכול לקרות.

יש כאן המון מבתי החולים הפסיכיאטריים שנמצאים בזום,

אני רוצה להודות לרופאים שעבדו בשטח, אני רוצה להודות לאחיות ולכל הצוותים שעבדו מסביבם שבלעדיהם הם לא היו יכולים לתת את השירות הזה לציבור שלנו.

זאת, אני רוצה להעלות על נס את בתי החולים העצמאיים,

שלקחו חלק גדול מאוד במתן שירות להרבה תושבים במדינת

בסופו של דבר,

אני חושב שמה שנעשה על ידי ממשלות ישראל כולן היו דברים חשובים מאוד לטובת מערכת הבריאות. תמיד אפשר לעשות יותר,

בהדסה בוודאי, גם לאחיות, גם לרופאים וגם לכל הצוותים המנהליים ובעיקר הטכניים

בעקבות הקורונה וההתייחסות של הממשלה לקורונה, זה גרם לכך שבנוסף לשפעת,

נוסף גל הקורונה. זה גרם לאי ספיגה. נמצא פה פרופסור

תכף יעלו לכאן עוד מנהלי בתי חולים מסוגים שונים.

תודה.

אתייחס רק לחלק הראשון של השיח הבוקר. אפשר לדבר רבות על האיזון המורכב במערכת הבריאות בכל הגלים, ובטח בגל החמישי עם הגובה העצום של הגל הזה, בין הרצון שלנו להשאיר את המשק

הוא פוגע באנשים שהטיפול בהם היה פחות דחוף.

למצוא את האיזון זו מילה שגורמת לנו לקבל אותה לאחר שאנחנו כביכול בסוף הגל. גם היום יכול לעמוד ראש הממשלה ולהגיד שניצחנו את הגל, השאלה היא כמה אנשים הלכו בדרך עד המילה

אין הלימה,

יש אנשים שנבחרים מסיבות אחרות. הוכחתי את זה פה, הבאתי את הנתונים של חברת קדישא במרכז.

יש 3,500. לפי המספרים שבדקתי, עשיתי בדיקה יומית - - - אני מוחה לגמרי, משרד הבריאות לא מסתיר אף נתון. אני עומד מאחורי הדברים שלי. באותו מוצאי שבת,

אני חושב שיש לנו מה לשפר במערכת הבריאות,

גם בקורונה וגם בלי מלחמות או אסונות.

ואולי נכון שהוועדה תעסוק בסטנדרט רפואי שירותי טוב יותר מבחינת תורים, זמינות, המתנה במיון,

היכולת להמשיך ולקיים משק פתוח וצומח,

הורים שהולכים לעבודה, זה בזכות העמידה של מערכת

בשביל זה צריך להפנים שמערכת הבריאות של ישראל היא עוגן משמעותי בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. היא החוסן. צריך לטפח אותו, להפיק את הלקחים וללכת עם

אנחנו רואים בנתונים היומיים שהמחוסנים מוגנים פי 25 מאלה שלא מחוסנים במחלה קשה ופי 20 בתמותה. אני חושב

אנחנו נשמח,

אבל אני מניח שבמסגרת תוכנית המיטות הזו

הדברים. אין לי ספק שיושם דגש על עולמות של טיפול נמרץ.

ספק שיושם דגש גם על עולמות של טיפולי בית שקצת פחות דיברנו עליהם במסגרת הדיון היום אבל הם חשובים לא

הדבר השני זה הווריאנט שגם אתה ציינת שמוביל למחלה אחרת,

במספרים הגבוהים, כמו שאמרתי קודם, מגיעים גם להרבה חולים קשים אבל

הדבר השלישי שהוא לא פחות חשוב זה היכולת של האוכלוסייה לקיים את ההנחיות לנוכח זה שאנחנו נמצאים כבר שנתיים במגפה שמאוד מקשה על כולנו. אני

אני לא יודע לענות לך על המספרים, אבל מאוד יכול להיות שאם היינו עושים מגבלות בגל הזה

בזמנו אני עומד מאחורי כל צעד. האם נכון לומר שיכולנו להגיע לפי 2 או פי

זרקא, אתה רוצה להוסיף? אכן לא חוויתי את מה שאתה מתאר בוועדת החוקה, אני חווה את זה היום, אם כי אני מלווה את הקורונה גם

אני חושב שדעתנו המקצועית הובאה תמיד בצורה שקופה וברורה, לא הסתרנו את דעתנו ואמרנו אותה גם בתקשורת, לגבי מה נכון

אני לא מצליח להבין מאיפה זה בא. בית החולים היה מפוצץ בחולים, יותר משליש מבית החולים היה מלא במטופלי קורונה. מתחילת השנה לא קיבלתי גרוש אחד שחוק אפילו מהמדינה. אנחנו לא משלמים מיסים, לא

מבחני התמיכה לא יורדים, הם מוטמעים בתוך המודל הזה. יש דיון מול משרד האוצר לגבי היכולת לבצע מבחני תמיכה חדשים

אדוני המנכ"ל, דיברת על הנושא של הבקרה על בתי החולים, על חריגה במגבלות, על הסמכות של שר האוצר בהקשר הזה שלא נקבעה בחוק. על איזה נושא בקרה מדובר? דיברתי על כל המנגנונים שקבועים בתקנות האלה במידה ובית חולים חורג,

מכרו את הבניין בהדסה, אני מכיר את זה. בבקשה תן לי לסיים. נתנו שרפרף, קוראים לו תמיכה, סובסידיה, הסכם הבראה, שרפרף של 30 סנטימטרים כדי להפוך את המיטה מ-1.5 מטרים ל-1.8 מטרים.

אתם חייבים להבין איפה הדברים עומדים, בבתי החולים הציבוריים אנחנו צריכים כסף בחשבון הבנק שלנו, כמו שאמר חברי מנצרת, כדי לשלם משכורות וספקים.

בוא נשאל רגע את האוצר איפה עומדים הדברים באשר לסעיף 9 ומתי הוא עתיד להגיע בצורה מיטבית? שמענו כאן בשבוע שעבר את מנהלי בתי החולים ממש בזעקה. אני אגיב. נחמן, אם אתה חושב משהו אחר אז תגיד. אני חושב שאנחנו בשלבים מאוד סופיים של הגעה להסכמות בין המשרדים. יש לנו היום ישיבה, אם צריך תהיה עוד ישיבה ביום חמישי. אני מאמין שבשבועיים הקרובים הדבר הזה ייסגר, אולי אפילו קודם לכן, ויוצג לכל מי שצריך בוועדה. מבחינת בתי החולים לשאלות ששאלה היועצת המשפטית מבחינת גודל ה - - - אני אתייחס לזה במהירות. מה שקרה, וזה אולי גם מתייחס לשאלה של חבר הכנסת פינדרוס, כשעשינו תהליך של הטמעת התקנים לבסיס התקציב, הטמעת תקני הקורונה, יש כל מיני דרכים איך לשפות את בתי החולים ולגרום להם לקבל תוספת הכנסה בגין אותם תקנים שמייצרים להם הוצאה. אחת הדרכים הללו, וזה גם מה שהצהרנו בפני הוועדה שנעשה בקאפ, הייתה לצמצם את אותה הנחה שיש לקופות החולים בבתי החולים וכך בעצם להגדיל להם את ההכנסות ולאפשר להם להעסיק או לממן את העסקת התקנים הללו. המגמה הזאת היא מגמה שהתחייבנו עליה בפני הוועדה כשהעברנו את חוק הקאפ ואנחנו עומדים בה. אנחנו גם נמשיך ונרחיב אותה, זו המטרה שלנו וכך נפעל. אז מבחינת הסכומים זה עדיין לא סגור? הסכומים שנכנסו בפעם האחרונה בה הייתה ועדת מחירים בהטמעת תקנים, היו 500,000,000 ₪ לבסיס התקציב. על זה תהיה עוד השלמה שצריך להכניס במנגנון אחר או להגיע להסכמות לגבי המנגנון, אבל אלה הסכומים כרגע. בסופו של דבר, כמה להערכתך יהיה לבתי החולים הציבוריים בסוף הסיפור? אני מסכים שזה יותר מ-200,000,000 ₪ שהיו ב-2018, אני אקדים אותך. השאלה היא איך אתה סופר? האם החשבת את ה-500,000,000 ₪ שהכניסו לכל בתי החולים דרך המחירים כתמיכה? אם לא, אתה מבין שההשוואה הזאת היא השוואה חסרה. היה עכשיו עדכון של חוק הקאפ שהועבר בראשות יו"ר הוועדה. העדכון הזה נתן לבתי החולים שיושבים פה 60,000,000 ₪ לאחד מהם ולשני כ-40,000,000 ₪. איך אתה סופר את הדברים האלה? נכון, זה לא תמיכה - - - הבנתי. כמה הולך להיות בסעיף 9? מנהלי בתי החולים ציינו, מנהל בית חולים אחד ציין 150,000,000 ₪ - - - לא, כמה יגיעו לציבוריים? אני לא יכול - - - דיברו אז על 900,000,000 ₪. אני יכול לספור - - - מה סדר הגודל? לא, אבל זה לא רלוונטי כי יש דברים שניתנו כתמיכה ועכשיו הוטמעו במחירים, אי אפשר להתעלם מהם. כמה נשאר בסעיף 9?

אתה אומר שהסכום של סעיף 9 יקטן בגלל שעשיתם את השינוי ב - - - הוא לא יקטן, אני רק אומר שכשאתה משווה מה היה בעבר לבין מה שהיה בעתיד, אתה לא יכול לספור רק את סעיף 9, צריך להוסיף דברים שנתנו במנגנונים אחרים,

אני שואל שאלה פשוטה, כמה נשאר בסעיף 9 ואיך החלוקה בין הציבוריים, הכלליים והעצמאיים? אז אני אענה לגופו של עניין. בסעיף 9 חלקם של העצמאיים הוא בדיוק כגודלם היחסי במספרם - - - וכמה זה? כ-19%. כמה כסף נשאר בסעיף 9? תעשה 2,500,000,000 ₪ כפול 0.19. אלו סדרי הגודל, המספרים לא מול העיניים שלי. בערך 500. זה האירוע. לתוך הדבר הזה צריך להוסיף את מה שניתן עכשיו במחיר, את הקאפ שהוסיף עוד כ-200,000,000 ₪ או כ-150,000,000 ₪ לאותם גופים. אני מזכיר לכם שוב, בפעם הרביעית היום, המספרים שאתם מדברים עליהם הם מספרים של קורונה, נכללו בהם תוספות לבינוי מחלקות קורונה שכבר נבנו, לא צריך להשאיר אותן בבסיס התקציב, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להשאיר את כל תקציב הקורונה בבסיס התקציב.

אתה הולך ומגדיל - - - אני אלך הפוך. כמה לדעתכם באוצר העלות של ההנחה בקאפ לבתי החולים האלה? אני מודה שאני לא מבין את השאלה. השאלה פשוטה מאוד. כשאתה הורדת 20% או 19% בקאפ, כמה להערכתך זה עולה לבתי החולים בסוף? נקודת ההנחה שלך מניחה שכל המחירים מביאים למצב אפס,

ולכן אם עושים עליהם הנחה אז הם מייצרים איזושהי פגיעה - - - אל תשכח שגם יש כאלה שנותנים יותר - - - בעקבות החלטת הממשלה והדיונים שעלו פה בוועדה אנחנו במנגנון שמעדכן מחירים. כל עדכון מחיר שהמשמעות שלו היא פגיעה בבית חולים יבוא לצד צמצום ההנחה הזאת.

בסוף התהליך לא אמורה להישאר הנחה, אבל המחירים ישקפו את העלות שלהם בפועל. זו המטרה. אבל כרגע אתה לא יודע כמה, אתה לא יכול לתת מספר. זה בסוף תהליך.

פרופסור חזי לוי נמצא איתנו לא? הדסה, רציתם להעיר משהו? רועי, מה השורה התחתונה? אני חושב שיש פה שורה תחתונה משמעותית, אולי שווה לשמוע את זה גם מקולך. אני מאמין שאנחנו בשבועיים הקרובים נצליח - - - אני מקווה שיותר מהר. אני גם חושב שיותר מהר, אני מאמין שבשבועות הקרובים, שבוע-שבועיים, נגיע פה לדיון בוועדה שהוא דיון מסכם עם טיוטה מוסכמת על שני המשרדים שהוועדה תוכל לראות. אז זה מה שאנחנו מסכמים, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לכאן פעם נוספת בעוד שבוע-שבועיים כדי לענות על כל השאלות של כולם, להציג את הדברים ולראות. בסופו של דבר זו המחויבות שלנו כלפי בתי החולים ולי בטח יש מחויבות עבורם, אם זה ממשלתיים, אם זה בתי החולים של כללית, אם זה בתי החולים האחרים, הציבוריים. לכולם אנחנו צריכים לתת תשובות, להראות ולוודא שאנחנו עושים מעקב אחר הדברים האלה, בטח לאור הדיון האחרון והסוער שהיה כאן עם אותם מנהלי בתי חולים שרצו לדעת מה הסעיף הזה כולל בשורה התחתונה.

דבר אחרון לעניין המיטות השחורות עליהן בתי החולים שאלו הרבה פעמים. אני מבינה שהן לא נכנסו והסעיף הזה מדבר לפי סך מיטות, רובו, כמעט 90% ממנו. בסופו של דבר אנחנו מבינים שיש מיטות שחורות במערכת שלא נכללות בתוך הדבר הזה.

מנהלי בתי החולים אומרים שרוב המיטות השחורות ידועות למשרד הבריאות ולאוצר וזה נמצא תחת אישורם. מה אנחנו עושים בנושא הזה? אני אתייחס לזה. לגבי האמירה הראשונה, צריך להבין שמכיוון שסעיף 9 לוקח עוגה ומחלק אותה, צריך לשאול את השאלה מה עושות - - נגיד והיינו מכניסים את כל המיטות השחורות, מה שזה היה עושה בין המשקים של העצמאיים והממשלתיים לא היה משנה הרבה בין משקים. בתוך כל אותו משק, יש בית חולים שירוויח ובית חולים לצידו שיפסיד כתוצאה מהדבר הזה. זו שאלה לא טריוויאלית לבוא ולגרום לבתי חולים מסוימים שלא פתחו מיטות שחורות להפסיד כספים בגלל שצריך להסיט חלק לאנשים שכן פתחו. לצד הדבר הזה אני כאן אגיד שאני חושב שבדיונים הבאים נצטרך לייצר איזשהו מגמה, אולי במסגרת תוכנית המיטות, של ניסיון להסדיר את המערכת הזאת. כולנו רוצים לייצר שם הסדרה, זה אינטרס גם של משרד הבריאות, גם של בתי החולים וגם שלנו לייצר שם הסדרה ושלרישיון תהיה משמעות על שני הנדבכים, ראשית שלא יפתחו בלי רישיון ושנית שיסדירו את מה שפתחו, שיהיה לו רישיון והוא יקבל את התקצוב ההולם. אני חושב שזו גם מגמה שנשב עליה יחד ונראה איך אנחנו פותרים אותה. אוקי. נחמן, אתה רוצה לסכם? בסך הכל אני חושב שמה שהובא פה כמצוקה של בתי החולים, זו מצוקה אמיתית, זה לא משהו שאנחנו יכולים לזלזל בו או לדחות אותו. אנחנו חייבים לצאת עם המודל הזה אבל הדבר השני הוא שהתקצוב באמת יהיה מספק. בסך הכל מה שהציגו פה באוצר זאת התמונה, זה הולך להיות תקצוב שלא נופל מהשנים הקודמות. אני אומר מראש, הוא בוודאי לא יהיה ברמה שמספקת אותנו מול כל הצרכים של המערכת. אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו דוחפים את המספרים האלה כלפי מעלה כדי שבתי החולים יוכלו להתנהל בצורה ראויה ולספק את השירות למי שנדרש.

אני רק אומר שהרבה פעמים אפשר להגדיל את הסכום הכללי, את העוגה הכללית, במידה ואנחנו רוצים להכליל את המיטות בצורה שלא תפגע בחישוב הפנימי. זה משהו שצריך לחשוב לגבי המיטות השחורות. אני מבקשת שתעשו זאת כי בסוף מיטות שחורות ברוב בתי החולים לא קמו לבד ועל דעת עצמם. בזה אנחנו נועלים את הדיון. תודה רבה, פרופסור נחמן אש. כפי שציין רועי, אנחנו נגיע לוועדה עם הסיכומים של המשרדים. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:16.